בוקר טוב. בוקר טוב לציבור במדינת ישראל. בוקר טוב לאורחים כאן בוועדה. בוקר שבו, למרות שניסו לשבש ולחסום ולתקוע אותנו מלהגיע לכאן, הגענו. הדמוקרטיה ממשיכה. היא כאן כדי להישאר ואנחנו כאן כדי לעבוד בשביל הציבור, כדי להמשיך ולהיאבק ביוקר המחיה ולהתעסק בדברים החשובים באמת עבור כל אחד מאזרחי ישראל. הבוקר אנחנו נעסוק בהצעת החוק של חבר הכנסת יונתן מישרקי בנוגע להסדרה צרכנית של פעילות מועדוני לקוחות. חבר הכנסת מישרקי, בבקשה, נא להציג את החוק. תודה רבה אדוני. בוקר טוב לכולם. כמו שאמרתי לך בתחילת הדיון, זאת אתנחתא קלה. אתה עוסק כאן בדברים גדולים מאוד, בחוקים מורכבים אבל החוק הזה הוא חוק קליל אבל הוא חוק מאוד משמעותי עבור צרכני ואזרחי מדינת ישראל. בסופו של דבר אנחנו מדברים על צרכן, על לקוח של בנק שקיבל הטבה כשהוא פתח את החשבון או תוך כדי ניהול החשבון שלו בבנק והנה פתאום מסתיימת לו ההטבה והוא מוצא את עצמו עם כל מיני ריביות, עמלות וכל מיני דברים שהוא לא תכנן. לפעמים הוא יודע על כך באיחור ולפעמים לא. דיבר איתי היועץ המשפטי של הוועדה איתי עצמון שבאמת עשה עבודה מצוינת גם מול בנק ישראל כדי לחדד את כל הנושאים שנמצאים בחוק הזה. מסתבר שבעניין הזה יש כללים של בנק ישראל מול הבנקים אבל מתלונות של אזרחים הגיעו אלי והונחו על שולחני, הם אומרים שאמנם נכון, הגיעה אליהם בדואר הודעה כעבור חודשיים וזאת כאשר ההטבה הסתיימה חודש קודם לכן והנה הם מוצאים את עצמם בכל מיני אירועים. לכן ביקשתי להסדיר את זה בחוק. אני מודה ומתוודה שהיועץ המשפטי חידד בפני את העניין הזה. אנחנו ביקשנו תיקון לסעיף 5א2 שנוגע להתאמות חוץ בנקאיות והוא חידד את התיקון והוסיף אותו בנוגע להתאמות הבנקאיות, שזו בעצם מטרת החוק לשמה הגשתי את הצעת החוק. אכן הוא עשה עבודה מקצועית בעניין הזה. זאת הזדמנות לפרגן ליועץ המשפטי לוועדה איתי עצמון. בוועדה שלי היועצים המשפטיים מתחלפים ואיתי עצמון הוא אחד היועצים המשפטיים הכי מקצועיים, רציניים ומסורים שדואגים לטובת הציבור כל הזמן בצורה בלתי רגילה. הוא באמת עשה עבודה מאוד מאוד יסודית. ברור לי שהוא עשה עבודה מקצועית. הנקודה השנייה שביקשתי שההודעה תהיה הודעה אפקטיבית, שתהיה ב-SMS או למי שיש טלפון כשר, שיקבל את ההודעה ב-IVR, כלומר בשיחת טלפונית מוקלטת בה נאמר לו שבעוד 21 ימים פגה לו ההטבה ושיתכונן, או שיבוא לבנק ותגיד לו - בדרך כלל אנשים מנהלים משא ומתן מול הבנק שיזהרו כי הוא יסגור את החשבון שלו בבנק ואז מאריכים לו את ההטבה. זה כסף של הצרכן. 21 ימים זאת הארכה של מה שכרגע בתקנות. בכללים של בנק ישראל.

אנחנו מבקשים שבוע נוסף. היום יש 14 ימים ואנחנו מבקשים שבוע נוסף. אנחנו חושבים שזה פרק זמן סביר ללקוח כדי לקבל את ההודעה ובאמת בסופו של דבר להגיע למשא ומתן מול הבנק ואז או שהוא יצליח לקבל את ההטבה, להאריך אותה, או שהוא לכל הפחות ידע שהוא הולך לשלם כסף. אני סיכמתי, ואני מקווה אדוני שזה על דעתך, שנוסח הצעת החוק כפי שהידק אותה היועץ המשפטי של הוועדה יחד עם בנק ישראל, יעבור כרגע בקריאה ראשונה כפי הוא כיוון רוב התוכן נמצא בפנים. יש נקודה אחת קטנה שאני אומר אותה כרגע לפרוטוקול ואנחנו נדון בה בין קריאה שנייה לשלישית. יש את חוק הגנת הצרכן זה חוק שתוקן לפני שנתיים או שלוש - בו מופיע במפורש איך אנחנו רוצים לראות את ההודעה לצרכן בצורה אפקטיבית. מה הכוונה הודעה בצורה אפקטיבית? אני לא אכנס לזה כרגע. אנחנו נדון בזה בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית. אולי נצטרך להדק. אני אומר לך שהרוב נמצא כאן. גם הנושא של המסרונים, גם הנושא של IVR. הייתי רוצה להדק עוד קצת את הנוסח אבל בגדול אני אומר שהנוסח כפי שמופיע, הוא עונה לתכלית אותה רציתי ולכן סיימתי את דבריי בעניין הזה. האם למישהו יש הערות כלליות? בבקשה. מנהל תחום פיננסים בלובי 99. מטרת החוק היא למנוע את שיטת המצליח של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי בצורה אחת לפיה הם נותנים הטבות, שאם אתה בא ואתה מתווכח ואתה רוצה לעבור בנק, אומרים לך שאין בעיה, ייתנו לך הנחה בעמלות, אבל בכוכבית זו הטבה שפג תוקפה אחרי שנה, אחרי חצי שנה, והלקוח לא מודע לדבר הזה. הדבר השני הוא בפעילות שיווקית מאוד אגרסיבית של מכירת כרטיסי אשראי בחינם, כאשר אחרי שנה אתה מתחיל לשלם 17 שקלים, לפעמים 21 שקלים, בלי שאתה מודע לדבר הזה.

לא 25 שקלים? יש גם את זה. המחוקק כבר נתן אתה דעת על הדבר הזה. האחד, בחוק הגנת הצרכן, השני, בהטבות לא בנקאיות כפי שקבוע בחוק הבנקאות, שירות ללקוח. המטרה של הדבר הזה היא ליידע את הצרכן באופן אפקטיבי שהוא יקבל SMS וזה לא יהיה נתון לשיקול דעתו של הבנק או של חברת כרטיסי האשראי. היום זה נתון לשיקול דעתו

בהצעת החוק שמוגשת עכשיו, בנוסח שקיים עכשיו לדיון, אנחנו מפנים לנוהל בנקאי תקין, כאשר בנוהל בנקאי תקין אני מקריא "התאגיד הבנקאי יבחר את ערוץ ההתקשרות המתאים למשלוח הודעה בהתאם לרמת המהותיות, המידע והמהירות הנדרשת למסירתו".

מסתכל על הנוסח האחרון? הנוסח האחרון שהיה. כפי שהוסכם ביניהם. אמרתי את הסיפא של הדברים שלי בפתיחת הדברים. אני כאן בנוהל בנקאי תקין, סעיף 7(א): "התאגיד הבנקאי יבחר את ערוץ התקשורת המתאים למשלוח ההודעה". מה שבעצם אתם עושים, לא רק שאתם לא מחייבים למסור הודעה על הטבות בנקאיות, אתם גם מוחקים את ההודעה שהיו חייבים לשלוח, הודעות לא בנקאיות. היו כאן דיונים מאוד ארוכים עת חוקקו את החוק הזה וחייבו על הטבות לא בנקאיות. מה שאתם עושים, אתם פשוט לוקחים את המצב אחורה, ואני אקדים ואומר שהצעת החוק הזאת באה אחרי שכבר פנינו לפני כשנה בשיתוף פעולה עם רווח נקי לבנק ישראל והסבנו את תשומת ליבו לבעיה הזאת וביקשנו ממנו שיכניס בנוהל בנקאי תקין, בדיוק בנוהל הזה, את החובה ליידע ב-SMS ובכל הערוצים. מה שהוא שלח לנו בתגובה זה שיש נוהל בנקאי תקין והבנק יכול לבחור איך שהוא רוצה. שימו לב שהחוק, מה שאתם מעבירים עכשיו, לוקח את המצב של הלקוח אחורה. תודה על ההערה. הערה חשובה. עוד משהו מאוד מהותי. הצעת החוק המקורית דיברה על סיום או שינוי הטבה. מה שאתם עושים זה רק לסיום הטבה. תארו לכם מצב שהבנק נותן הטבה למשך 10 שנים ואז הוא יכול לשנות את ההטבה כמה שהוא רוצה והוא לא מחויב להודיע. תן לי דוגמה לשינוי. מה זה שינוי הטבה? שינוי הטבה לצורך העניין, נתנו לך הטבה של 10 שקלים לחודש, ואז משנים לך את ההטבה ומעלים את הסכום ל-15 שקלים. עדיין המחיר המלא שאתה צריך לשלם זה 19 שקלים, שזה הסכום שרשום בתעריפון, אבל נתנו לך הטבה 10 שקלים ואחרי כמה חודשים הבנק מחליט שהוא מעלה את הסכום ל-15 שקלים. לשון החוק הנוכחית לא פותרת את הבעיה הזאת?

זה בעצם סיום של ההטבה.

בהטבה עצמה הם יכולים להכניס לך סעיף. בסדר.

זה מאוד מהותי. שוב, לא רק שאתם לא מיטיבים את המצב של הצרכן אלא אתם גם לוקחים אותו אחורה. חכה, אנחנו לא בקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה לומר עוד משהו. המטרה של החוק הזה היא לא עודף רגולציה אלא היא פשוט ליישר קו. מה שחברות הסלולר חייבות ומה שחברות הכבלים חייבות ומה שחייבים בהטבה לא בנקאית, מן הראוי שהבנקים יהיו חייבים גם בהטבה בנקאית, פשוט ליישר קו. אכן זו התכלית אדוני היושב ראש. מה שהוא הציג כרגע, זו התכלית. הוא אמר את זה בצורה יותר מקצועית ממני. גם לאיתי יש התייחסות. נראה לי שניכנס לנוסח החוק ואז אפשר יהיה להתייחס. אלא

יש עוד הערות כלליות של המוזמנים. לפני שנצלול לנוסח שהונח על שולחן הוועדה שאכן נעשה בתיאום עם בנק ישראל, אני רוצה לחדד איזושהי נקודה. אני רוצה להבחין כאן בין שני סוגים של הטבות. יש את ההטבות שהן הטבות שנותנים מועדוני לקוחות. החוק שעבר בשנת 2017 כתיקון לחוק הגנת הצרכן ולעוד שני חוקים פיננסיים אחרים וביניהם חוק הבנקאות (שירות ללקוח), דיבר על הטבות שנותנים בהקשר הפיננסי מעבר לליבה של השירות.

לא מדובר על השירות עצמו שלגביו הלקוח מתקשר בהסכם עם הגוף הפיננסי אלא בהטבות, נקרא להן, צדדיות.

למשל אם אתה משתמש בכרטיס בסכום מסוים, אתה יכול לצבור נקודות וכולי. בעצם החוק בזמנו נועד למנוע מצב שבו מפתים את הלקוח לעשות שימוש למשל בכרטיס האשראי ולאחר מכן מודיעים לו באופן חד צדדי לפי התקנונים של למשל חברות כרטיסי האשראי שההטבה מסתיימת ואי אפשר יותר לנצל את הנקודות שנצברו או אפשר לנצל אבל בעצם בצורה מאוד מאוד פחותה לעומת מה שפורסם במקור. זה דבר אחד, ובאמת החוק, סעיף 5א2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) אכן מחריג הטבות שאינן הטבות בנקאיות.

מדבר רק על הטבות שנותן מנפיק במסגרת מועדוני לקוחות. הצעת החוק בנוסח המקורי שלה ניסתה לעגן את אותו הסדר ולהחיל אותו גם לגבי הטבות בנקאיות כאשר הן הוגדרו כהטבות בשיעורי עמלות וריביות שניתנות ללקוח לתקופה שעולה על שלושה חודשים. אני אגיד שני דברים. דבר ראשון הוא שלפי כללי הבנקאות (שירות ללקוח, גילוי נאות ומסירת מסמכים) יש היום בסעיף 5 לכללים הוראות לעניין הודעה על שינויים ובין היתר נקבע כי לגבי לקוח מסוים, תאגיד בנקאי חייב להודיע על שינויים שנוגעים לתנאי ניהול החשבון. שוב, מדובר על הליבה של השירות. לא מדובר על משהו צדדי. אלה תנאי ההסכם שלך כלקוח עם הבנק. כל שינוי שעושים בניגוד לתנאי ההסכם,

נותנים לך הטבה לתקופה, אי אפשר לשנות את ההטבה תוך כדי התקופה כי זה בניגוד למה שהוסכם איתך כלקוח. זאת לא הטבה "צדדית" שהיא הטבה לא בנקאית. כמו שאמרתי, הוא צריך להודיע "על שינויים הנוגעים לתנאי ניהול החשבון לרבות על סיומן של הטבות שניתנו לתקופה העולה על שלושה חודשים וזאת שבועיים לפחות לפני מועד השינוי או מועד סיום ההטבה לפי העניין". כאן יש גם הוראה שאומרת שהתאגיד חייב להודיע על שינוי שנעשה לטובת הלקוח עד שלושה ימי עסקים לאחר השינוי. כלומר, גם על שינוי נתיב. אנחנו לא הבנו, וזה גם עלה בשיח שלנו עם בנק ישראל, איפה יש כאן רלוונטיות לשינוי של תנאי הטבה. אם חתמו איתך שאתה פטור לתקופה של שלוש שנים מעמלות מסוימות, אי אפשר לשנות את זה תוך כדי תקופה כי זאת הפרה של מה שהסכימו איתך. אין הדבר דומה להטבות מסוג שנותנים מועדוני הלקוחות. שערו לכם מצב שבהסכם עם הלקוח יש כוכבית או סעיף קטן שרשום בו שלבנק עומדת הזכות לשנות את תנאי ההטבה. זה הסכם בין הלקוח לבין הבנק והם מכניסים סעיף שמותר להם לשנות את תנאי ההטבה. שינוי תנאי ההטבה, יכול להיות שנתנו לך חמישה שקלים ואחרי חודש-חודשיים או שלושה חודשים מקפיצים לך את הסכום ל-15 שקלים כאשר ההטבה היא בעצם הנחה מ-19 שקלים. זה יכול להיות, זה לא תרחיש מופרך, ואני אומר לכם שזה כנראה גם יהיה. זאת הדרך שלהם להתחמק. גם לשינוי הטבה, אם יש תרחיש לשינוי הטבה, גם על זה צריכה להיות הודעה. לגבי החובה. ברור שיש חובה להודיע. אף אחד לא טען שאין חובה להודיע אבל השאלה היא איך מודיעים. לגבי איך מודיעים, זו הנקודה השנייה שרציתי להתייחס אליה.

בנוסח - אנחנו כמובן נקרא את הנוסח שהופץ לקראת הדיון - אנחנו כתבנו שההודעות אמורות להישלח ללקוח בכתב באופן שבו המנפיק מוסר הודעות לאותו לקוח מכיוון שהפרקטיקה היא שאותם גופים שולחים הודעה ושואלים איך הוא מעוניין לקבל את ההודעות, וכתבנו "כפי שהוסכם ביניהם ובהתאם להוראות שקבע המפקח לעניין משלוח הודעות" שאלה ההוראות שהתייחסת אליהן. אבל יש כאן שני מרכיבים כפי שהוסכם ביניהם ובהתאם להוראות. אין טעם לקבוע הוראות, בטח לא הוראות שהן גם לא ניטרליות טכנולוגית, בחקיקה ראשית. ברשותך איתי,

אני אצטט מחוק הגנת הצרכן את הסעיף הרלוונטי שמדבר זה נוגע לחברות תקשורת כיצד הן צריכות להודיע ללקוח. אני לא יודע באיזה סעיף מדובר כאן אבל אני קורא מתוך החוק: "במסרון למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות ואם חל מועד מסירת ההודעה לפי פסקה זו בשבת או בחג, ביום שלאחר השבת או החג, ואולם לעניין העוסק המנוי בפרט 2 לתוספת השנייה, אם מספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק חסום לשירות קבלת מסרונים, יודיע העוסק לצרכן במועד האמור על מועד סיום העסקה או התחייבות בשיחת טלפון או בהודעה קולית". אני מאוד הייתי רוצה להיצמד לנוסח הזה כי אני חושב שכאשר אנחנו מדברים על הודעה אפקטיבית ללקוח, המשמעות היא שנכון, הוסכם בדואר, הוסכם במייל,

זה מגיע אליו חודשיים אחרי, בפרט במהירות שאנחנו עובדים בה היום במדינה בנושא הדואר, כמו עולם שלישי, אבל זה לא רלוונטי לדיון כאן. הלקוח צריך לקבל הודעה בצורה אפקטיבית. אמרתי לך אתמול או שלשום עת ישבנו, שהשורה הזאת באופן שבו המנפיק מסר הודעות לאותו לקוח כפי שהוסכם ביניהם, לא מקובל עלי. אתה חושב שהוא לא אפקטיבי.

הערה אחרונה. בחוק ההסדרים האחרון, משרד האוצר הכניס לחוק הבנקאות לחייב את הבנקים לשלוח ב-SMS פעם בחודש את הסכום שאתה משלם ריבית והסכום שאתה משלם עמלות. נכון שיש תעודת זהות בנקאית, נכון שפעם ברבעון אתה מקבל, נכון שפעם בחודש אבל הם ראו לנכון לחייב את הבנקים לשלוח ב-SMS ולא משנה מה ההסכם עם הלקוח, ולא משנה מה הוא חתם או לא חתם. יש חובה להודיע ללקוח.

הכול קיים. אפילו המחוקק כבר נתן על זה את הדעת ואמר שצריך לשלוח ב-SMS. דבר מאוד פשוט, ליידע אותו שעוד חודש הוא מתחיל לשלם יותר, זה הכי טריביאלי שיכול להיות. אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אנחנו נעמדים כאן על חקיקה גם בחוק הגנת הצרכן, גם בנושאים של הטבות לא בנקאיות, גם במה שהעבירו בחוק ההסדרים הקודם. המטרה של החוק היא לקדם את השירות הצרכני. בוודאי לא לקחת אותו אחורה. לכן אנחנו ננסה לעשות את המקסימום. אנחנו נשמע התייחסויות של כל הגורמים. ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. כמובן מבלי לגרוע מכל מה שנאמר על הצורך באפקטיביות של ההודעה, אני כן רוצה להתחבר למשהו אחד שאמר עורך דין עצמון על הניטרליות הטכנולוגיות. אני יכולה להביא לא דוגמה אחת מחוק הגנת הצרכן אלא לצערי אני יכולה להביא עשרות דוגמאות בחקיקה שנחקקו בכוונה טובה ולמען הציבור, אבל בסופו של דבר יש את קצב ההתקדמות הטכנולוגית שאנחנו רואים בשנים האחרונות. אני לא מדברת כאן על חקיקה עתיקה משנת ה-50, אלא אני מדברת חקיקות אפילו מהעשור האחרון, שבאמת נעשו מתוך כוונה מאוד מאוד טובה להיטיב עם הציבור ויחסית מעט שנים אחר כך כבר נהפכות להיות הדרך הלא אפקטיבית והלא נוחה ללקוח מבחינה טכנולוגית. אני אומר משהו כנתון. כמובן שאפשר לתקן חקיקה ואנחנו יודעים שבסופו של דבר זה פחות גמיש. אני מבין את הבעייתיות שאת מציגה אבל מה האלטרנטיבה לזה?

אני חושבת שאנחנו צריכים לראות אותו מול עינינו. אני חושבת שהוא אתגר משותף למען אותה מטרה. לכן אנחנו עושים שינויים בחקיקה. אני יכולה להביא עשרות דוגמאות שבסופו של דבר עובדתית לא מצליחים לעמוד בקצב של עדכון החקיקה, בייחוד בדברים שתלויים בניטרליות טכנולוגית. אני מסכימה שההודעה צריכה להיות אפקטיבית. בוודאי שאנחנו במשרד המשפטים חושבים שהיא צריכה להיות בדרך אפקטיבית ונוחה ללקוח ולצרכן. לכן יש ניסיון למצוא כאן את האיזון הזה. אולי אפשר לטייב אותו קצת אבל אני אומרת שצריך להיזהר. הנוסח שהקראת מחוק הגנת הצרכן ויש דומים לו, אני בטוחה שהוא טוב למועד מסוים אבל אני לא יודעת אם הוא טוב ונוח ללקוח. ולכן מה? מה את מציעה? לכן אני מציעה לתת כאן מנגנון של הוראות של בנק ישראל שהוא יכול להתעדכן.

יש היום כללים אבל. מניסיונך ההוראות מתעדכנות בקצב שהוא טוב יותר?

זה ניסיוני. אולי חבר הכנסת מכיר משהו אחר. זה ניסיוני. מנהלת את הרגולציה בישראכרט. בנוסח הנוכחי כתוב "כפי שהוסכם ביניהם", בין הלקוח לבין בית העסק. לכן כפי שהוסכם ביניהם נותן מענה לדבר הזה.

למה לא? לפי מה שמוסכם עם הבנק, אני מקבל את זה בדואר, עדיין כמו פעם. אתה יכול להסכים עם הבנק שתקבל את זה ב-SMS.

אני אזרח עצלן או שאני נכנס לחשבון שלי פעם בתקופה. יש כאלה שאפילו לא רוצים לראות מה מצב החשבון שלהם. או שאתה אדם מבוגר שלא מתעסק בעניין.

לא מכיר את הטכנולוגיה הקיימת. יש לי אפשרות לקבל. קיימת תוכנה שעובדת ובלחיצת כפתור היא נותנת לך מענה. אז למה לא? זה שקיבל במייל לא פותח את המייל, זה חוסר אחריות של הלקוח, אבל אתה מעדכן אותו אפקטיבית ואתה מביא לו את זה מול הפנים הוא יודע שזה המצב שלו והוא נזהר. יתכן שזה חוטא לאוכלוסיות אחרות. אם אתה בא ואומר גורף נכון יותר שיתקבל SMS. אז הבנק בכל מקרה מעדכן את הלקוח. יכול להיות הכול בהתאם להבנות אליהן הגיעו. אם אתה מחליט שזה יהיה אמצעי אחד, נניח לאוכלוסיות המבוגרות אני נוטה להאמין שעדיף דואר ישראל ולא SMS. לאוכלוסיות הצעירות בטח עדיף SMS. לכן צריך לפתוח את זה להסכם בהתאם לרצונו של הלקוח. להגיע להבנות. אם הלקוח רוצה גם בשוטף כמו הוא מקבל מהבנק,

החוק הזה לא גורע. אני רק אומר שכשיש סיום הטבה ספציפית, לא מדבר עכשיו על התנהלות כללית של החשבון - ואני מדבר רק על שינוי הטבה כרגע ועוד מעט נתעסק בנושא של השינוי, במקרה כזה הוא יקבל הודעה אפקטיבית. השאלה מה זה אפקטיבית. אפקטיבי לאחד לא אפקטיבי לשני.

ולכן הסכמה בין הצדדים היא האפקטיבית ביותר. אני מתעקש על SMS ו-IVR לטלפונים כשרים. יש איזשהו קו חותך בין כל החיובים שהמחוקק התכוון אליהם במסגרת תקשורת, במסגרת דברים נוספים. אנחנו מבינים שלקוח צריך לראות מול הפנים שלו, הוא צריך לקבל את המידע בצורה אפקטיבית. תנסה להבין למה אתה חושב, למה אתה מניח שזו הדרך האפקטיבית ביותר. אימא שלי אדם מבוגר. היא בכלל לא רואה SMS. היא לא יודעת איך לפתח את ה-SMS. לא אימא שלי, אימא שלי ודאי יודעת,

של מישהו אחר, לא יודעת איך לפתוח את ה-SMS בפלאפון. גם אם היא תקבל שיחה קולית, למרות שאין לה טלפון כשר, לצורך הדוגמה, הרבה פעמים הטלפון בתיק והיא לא שומעת אותו, היא מפספסת את השיחה ולכן היא לא תקבל את האינפורמציה. אם היא תקבל את המכתב הזה בדואר, לה זה הרבה יותר אפקטיבי. זה לא גורע מהמכתב שהיא מקבלת בדואר או הלקוח מקבל בדואר. אולי עוד דוגמה לחקיקה עדכנית שעברה ממש עכשיו. אני בדיוק מסתכל. היא מדברת על ההודעות. תמיד יועצים משפטיים חושבים אותו דבר. זה משהו מדהים. הם פשוט מעדכנים אחד את

העקרון הוא שזו דרך נגישה ומיידית ועדיין צריך לקבוע הוראות ספציפיות. עוד דוגמה אחת לחקיקה של הצעת חוק הדיוור הדיגיטלי שעברה לפני שנה ומשהו. יש שם בין השאר מסלול שמדבר גם על SMS אבל הוא מכיר בזה שיש אוכלוסייה מסוימת שאין לה אוריינות דיגיטלית, בגילים מסוימים וכולי. אתה שולחי להן SMS - זה מתבלבל להם בתוך ההודעות בטלפון, קשה להם לקרוא אותם וכולי. זה לא גורע. זה לא אומר שהבנק לא שולח בדואר או במייל. אנחנו נמצא את הנוסח המתאים כך שזה לא יגרע מההודעות השוטפות שהבנק שולח ללקוח באותו אופן שבו הוסכם בין הבנק ללקוח ואני רוצה בנוסף הודעה אפקטיבית.

אומר שאנחנו לא מטילים עודף רגולציה על הבנקים או על חברות כרטיסי האשראי.

הטכנולוגיה קיימת ובכל מקרה היא עובדת. אנחנו מדברים כרגע על הטבה צרכנית.

אני רוצה להוסיף בהמשך לאותה אימא, אני רוצה לדבר עלי ולומר שאני לפעמים לא קוראת SMS, לעתים מאוד רחוקות אני מתיישבת לקרוא אותם ויש לי אלפים שלא נקראו. אם אני מקבלת במייל, אני כן קוראת. לכן זה כן פרסונלי. אני כן מקבלת את האמירה שלכן זה אינדיבידואלי וזאת הסכמה בין הגוף לבין הלקוח היא הכי נכונה. לקוח שבוחר לקבל את זה באמצעות SMS ויש לו טלפון כשר, אני כן מקבלת את זה שזה יהיה ב-SMS קולי. זה בוודאי. על זה אני לא רואה שיש מחלוקת. אני רוצה לחדד את הנקודה שמדברת על בהתאם להסכמה עם הלקוח. כשאתם פותחים חשבון, אתם מסכימים לקבל הודעות ב-SMS,

במכתב,

אלה כל האפשרויות. מה אומר התקנון של נוהל בנקאי תקין? שהבנק או חברת כרטיסי האשראי יבחרו באיזו דרך לשלוח.

אם הם מחליטים לשלוח לך ב-SMS שמבחינתם זה הכי אפקטיבי, הם שולחים לך ב-SMS. אל תגידי לא נכון. לא אמרתי לא נכון.

הבעיה שזה בדיוק פותח את הפתח לשיטת המצליח, שהם מחליטים איך לשלוח. לגבי מה שמשרד המשפטים אמר שניתן לזה כבר פתרון. באותו נוהל בנקאי תקין, תסתכלו על סעיף 8(א), מחייבים את הבנק לשלוח ללקוח שהצטרף לשירות בנושאים, בערוצי התקשורת, מאפשרים מעקב,

הדפסה. כאן הקריטריונים הרבה יותר מחמירים. אם בנק ישראל היה נענה לדרישתנו והיה אומר שהוא מכניס את ההודעה לביטול הטבה לסעיף 8(א) ולא משאיר את זה בתנאים המקלים, אנחנו לא היינו מגיעים לכאן. אם בנק ישראל יגיד את זה עכשיו, אפשר למשוך את הצעת החוק הזאת אבל הוא לא אומר את זה. הוא עדיין משאיר את זה לשיקול דעתו של הבנק. יש לי שיקול דעת להשאיר את הצעת החוק בכל זאת? אין בעיה. אני רק מראה את הצד של בנק ישראל שיש לו את האפשרות להכניס את זה לסעיף 8(א) ולקבוע כללים ותנאים הרבה יותר מחמירים למשלוח הודעה על ביטול הטבה והוא לא עושה את זה. זאת תשובה למשרד המשפטים שאומר שהנהלים נותנים פתרון לדבר הזה. אני אשמח להתייחס. אתה צודק שהמצב הנוכחי היום הוא שהגוף בוחר, הבנק או חברת כרטיסי האשראי, ובהצעת החוק הנוכחית, כפי שהיא מנוסחת כרגע, זה נתון להסכמה בין הצדדים. לכן זה מחמיר את המצב הקיים בהיבט הזה. בכל אופן, חבר הנסת מישרקי וגם אתם החברים בלובי 99, אתם מוזמנים להגיש הצעות לדיוק של נוסח כדי שנתגבר על כל הבעיות שהצגתם כאן. תכף נשמע התייחסות של בנק ישראל ומשרד האוצר. אתם מוזמנים להגיש לנו נוסחים כדי שנוכל להתחיל לעבוד על זה. משרד האוצר? לממשלת ישראל אין מה לומר. כמובן משרד המשפטים דיבר. נציגי בנק ישראל ב-זום. רגע, לובי 99, משה, אתה חושב שנכון להיצמד לנוסח של הצעת החוק של הגנת הצרכן שהקראתי קודם? כן. הצעת החוק המקורית שגם עברה בקריאה טרומית, מה שהיא עושה זה שהתנאים שההטבות לא בנקאיות, מחילה הטבות בנקאיות.

זה פשוט אבל נורא לא מדויק מה שאמרת כי מדובר על שני סוגים

בנק ישראל עשה הבחנה בנקאית בין הטבה בנקאית לבין הטבה לא בנקאית אבל עדיין זו אותה הטבה שאתה מקבל מגוף פיננסי. זה שהוא הגדיר את זה כלא בנקאי, האם אלה נקודות - - - אני מצטער אבל להבנתי זה לא כל כך מדויק מה שאתה אומר. כמו שאמרתי גם בראשית הדברים, ההטבות בהן עוסק הסעיף הקיים, סעיף 5א2 והסעיף המקביל לו בחוק הגנת הצרכן נועד לטפל בהטבות שנותנים מה שנקרא מועדוני לקוחות, שהן לא ההטבות שקשורות לליבה של השירות שלגביו מתקשר הלקוח עם בית העסק או התאגיד הבנקאי לצורך העניין. זה לא אותו הדבר. יש הבדל בין הסכם בין לקוח לבין תאגיד בנקאי שבו מסכימים על תנאי ניהול החשבון, על העמלות, על ריביות, מסירת הודעות וכולי, כל המרכיבים של ההתקשרות הזאת לבין הטבות שנותנים אותן באופן צדדי או במנותק מהתנאים של החוזה בין הלקוח לתאגיד הבנקאי. זה לא אותו הדבר. לכן מראש לשלב את ההוראות האלה בתוך הסעיף שנוגע לשינוי תוכנית הטבות ללקוח או סיומה, בעינינו זה לא היה מדויק אבל אפשר לטייב את הנוסח הקיים לגבי סיום הטבות בנקאיות כפי שאנחנו ניסחנו את ההצעה בתיאום עם בנק ישראל. אני לא משפטן. אני מדבר מנקודת מבט כלכלית. יש שירותי תקשורת שאתה מקבל מחברת סלקום לצורך העניין ויש שירותים בנקאיים. בשירותי תקשורת אתה משלם 35 שקלים וקיבלת הטבה על 10 שקלים וכאן אתה על כרטיס אשראי משלם 17 וקיבלת הטבה על חמישה שקלים. זה שירות וזה שירות. זה שזה בנקאי וזה שזה תקשורת, זה משהו אחר אבל יש כאן הטבה שניתנת לצרכן. ההפרדה הזאת כי זה בנקאי וצריך להתייחס אליו בצורה אחרת, מבחינה כלכלית זה אותו הדבר. זה שירות וזה שירות. אני רוצה לחדד ולחזק את מה שאמר איתי. כאשר אנחנו מדברים כאן על הטבה בנקאית, זה אם נותנים נניח הנחה בדמי הכרטיס. זה המקרה הקלאסי. 10 אחוזי הנחה בוורדינון, זאת לא בנקאית. מסכים, אבל זו הטבה וזו הטבה. אבל זה מעבר. זה לא השירות הבסיסי. לכן ההתייחסות לזה היא אחרת. למה ההתייחסות מבחינה צרכנית היא אחרת?

מבחינה צרכנית מהותית יש לך נכס. ההטבה שנתנו לך היא נכס. לכן אתה משכנע את הלקוח לבוא אליך. זה נכס שלך. אם זה מתבטל והנכס הזה פג תוקפו, מן הראוי שיודיעו לך על כך. זה לא משנה אם הבנקאי או צרכני או מנוי לבריכה או הסרת שיער. יש לך נכס וברגע שהוא מתבטל, צריך להודיע לך באופן אפקטיבי כמובן. אני חושבת שאם זה מה שיקרה, זה יחטא למטרה. אם תקבל SMS שנגמר המבצע בוורדינון ונגמר המבצע במקדונלדס, אתה תוצף ב-SMS ותפספס את העיקר.

שומע את מה שאתה אומר אבל אני באמת חושב שיש גם הגיון בצד השני. בסופו של דבר, כאשר אתה מתקשר עם חברת כרטיסי אשראי או כשאתה מתקשר עם ספק תקשורת כלשהו, אתה מתקשר איתו בחוזה על שירות מסוים. אם אותו ספק בלי קשר לחוזה ביניכם ולשירות בגינו הגעת אליו וזה מה שהוא מספק לך רוצה גם לתת לך עוד כל מיני צ'ופרים, זה לא יכול להיות שזה יכנס לתוך החוזה ביניכם ועכשיו הוא צריך להודיע לך ולפתח מנגנון על איך הוא מודיע לך ומתייחס לכל הטבה שמתחילה או נגמרת ברמת הצ'ופרים האלה כי התוצאה של זה תהיה שכנראה יהיו פחות צ'ופרים והטבות מן הסוג הזה. זה מה שזה ייצר. זה לא קשור קשר ישיר לחוזה ביניכם. זה לא השירות שאתה מקבל ממנו. לגבי היותר צ'ופרים. אתם צריכים להבין שהתחרות במערכת הבנקאית נפתחת. חוק ה-API, הבנקאות הפתוחה, הרבה לקוחות עכשיו ייגשו לבנקים ויבקשו לעבור בנק. הבנק ינקוט באסטרטגיה מאוד פשוטה, הוא נותן לך הנחה,

זה קשור לחוזה ביניכם. אין בעיה. לשנה.

בתיבת הדואר, שזה מתבטל. אתה לא תשים לב ואז עוד שנתיים-שלוש תשלם עמלות גבוהות, הוא יכול אפילו להקפיץ לך את זה לעמלות התעריפיות שזה הרבה יותר גבוה ממה ששילמת בהתחלה. אנחנו רוצים הודעה אפקטיבית שהבנק יגיד ללקוח שההטבה שלך נגמרה,

בנק ישראל.

המחלקה המשפטית, בנק ישראל.

אני בעיקר מתחברת לדברים שכבר נאמרו. גם לנו מאוד חשובה ה- - - טכנולוגית בחקיקה כי גם אנחנו ראינו מקרים שנגרמו

זה דיון של ועדה בכנסת ואנחנו עוסקים בתיקון חקיקה. סליחה. זה לא חצי דיון ולא רבע דיון אלא זה

למחוק את הכול ולקחת את המצב אחורה שמאפשר לבנק להחליט על פי שיקול דעתו איך הוא שולח

אפקטיביות. אני רוצה להבין משהו אחד.

אתה אומר שאתה מצהיר מהי הדרך לשליחת ההודעה.

גם בסעיף ההוא יש הפניה להוראות של בנק ישראל. כלומר, בכל מקרה הם כתבו כאן איזשהו עקרון ואת הקונקרטיזציה שלו נותנים בהוראות. אנחנו מסירים את "באופן שבו המנפיק מוסר הודעות לאותו

הוא שיהיה עומס כלשהו על הלקוחות שיגרום להם להימנע מלפתוח את הדברים ולקרוא אותם.

זה נכנס לספאם. אין לי עמדה ברורה. זה גם הופך להיות זאב זאב.

זה נכנס לספאם. במקרה הזה אני חושב שצריך להוריד דיווחים אחרים. אם באמת יש זאב זאב, צריך להוריד דיווחים אחרים ואת זה להשאיר. זה לא הנושא. אנחנו מנסים

מה המצב היום? אולי נעשה את זה רק לגבי הטבות בנקאיות. בדיוק. אני חושב שאולי יהיה נכון להפריד בין הטבות חוץ בנקאיות להטבות אחרות. את הסעיף שלגבי הטבות לא

כלומר, גם "הודעה תישלח ללקוח בכתב בדרך

וכן בדרך נוספת באופן שבו המנפיק מוסר הודעות לאותו לקוח כפי שהוסכם ביניהם ובהתאם להוראות שקבע המפקח". כאן אנחנו נמשיך.

אני אקרא גם את סעיף 4 כי הם קשורים. 4.תיקון סעיף 11א בסעיף 11א לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א1), אחרי פסקה (4) יבוא: "(5)לא שלח הודעה ללקוח בהתאם להוראות סעיף 5א4 או שלח הודעה כאמור שלא בהתאם להוראות אותו סעיף". סעיף 10 הוא סעיף העונשין לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) והוא בעצם מחריג את ההוראות לגבי מכירת הודעות מהתחולה של סעיף העונשין, זאת מאחר שבסעיף 11א יש הוראות לגבי עיצום כספי.

אכיפה מינהלית שהמפקח על הבנקים רשאי להפעיל כלפי תאגיד בנקאי שמפר את הוראות החוק. כאן התאמנו מבחינת הסכום של העיצום לסכום שקבוע לגבי אי מסירת הודעות על סיום תוכנית הטבות שאינן בנקאיות. מי בעד אישור סעיף 3 ו-4? 2. מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים.

לגבי הכניסה לתוקף. תחילה. כאן השארתי את זה פתוח כדי לשמוע מה ההיערכות שנדרשת. מה נדרשת? זה קיים. הם היו מחויבים לפי כללי בנק ישראל. אתה צודק אם לא היית מוסיף את ה-"וכן". אם לא היה כפל. אני צריכה לבדוק את זה. אתם חייבים להכניס משהו כרגע? ניתן להשאיר את זה ולכתוב כוכבית שזה יוכרע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ולשלישית או אפשר לכתוב משהו אחר שנראה לכם סביר. אפשר כרגע לכתוב שנה, ואם זה יהיה פחות,

למה שנה? אני לא יודעת מה המשמעות. אני באמת צריכה לבדוק את זה.

נכריע אחר כך. אנחנו מצביעים על סעיף 5 כפי שהוקרא כאן עם הכוכבית. מי בעד?

אין נגד.

אין נמנעים. הצבעה אושר סעיף 5 אושר פה אחד. הכנת החוק אושרה להכנה לקריאה ראשונה. נציג משרד האוצר צריך למסור עמדה לגבי עלות תקציבית.